אני מתכבד לפתוח את הדיון ברביזיה. חבר הכנסת מיקי לוי שהגיש את הרביזיה ינמק אותה. אני מושך את הרביזיה שאני הגשתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, לילה טוב לכולם. בוקר טוב. בוקר טוב, נכון. אדוני היושב-ראש, למרות ההסברים המלומדים של היועץ המשפטי של הוועדה לא השתכנעתי. ממש ממש לא השתכנעתי. מעבר להסבר המשפטי, אדוני היושב-ראש, כמובן שההסבר הערכי של מוסר, יושרה, מנהל תקין בלשון המעטה לא הניחו את דעתי. הייתי מצפה מכבודו שיבוא ויגיד: אנחנו נביא את החוק הזה כאשר תוקם הממשלה, ונעביר אותו לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, כפי שצריך לבוא ולדון בחוק יסוד, ולא בוועדה זמנית אד הוק. זה לא עובד, זה לא ראוי, זה לא לכבודו של הבית הזה, וזה גם לא לכבודה של מפלגת הליכוד.

מי בעד הרביזיה?

הצבעה בעד,

נגד, 14 נמנעים, אין הרביזיה של חבר הכנסת מיקי לוי

(ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים) לא התקבלה. הרביזיה נדחתה. אנחנו חוזרים לדיון במליאה, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 00:50